אנחנו ממשיכים עם דיון נוסף בנושא אחריות משרד

התאריך שלנון היום זה ה-11 לינואר 2022 למניינם,

בשבט תשפ"ב. אז אנחנו בהחלט ממשיכים בדיון בנושא ובדיונים של היום. הדיון הזה חשוב לנו מאוד,